17 באוגוסט 2020. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה שתכלול סקירת מנכ"לית קופת חולים מאוחדת הגב' סיגל רגב רוזנברג לחברי הוועדה, על פעילות הקופה. חברי הוועדה לא הגיעו עדיין, עוד מוקדם, תני לי סקירה